שלום חברות וחברים, אני פותחת את הדיון השני העוקב בוועדת הצעירים על מצב הגיל הרך. את הדיון הזה יזמתי יחד עם חברותיי יושבות ראש נעמ"ת במרחבים,

תודה רבה שאתן פה. עשינו דיון שבוע שעבר על מצב הגיל הרך ועל מצב המטפלות, וזה דיון המשך שגם נקלע לסיטואציה המאוד